בוקר טוב לכולם, היום ה-27.3.2023, ה' בניסן תשפ"ג, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ישיבת מעקב 6. אני חייב לומר שנוכח אירועי הלילה, והיום, והימים האחרונים, הישיבה הזאת, והתעקשנו לפתוח אותה דווקא היום כי צריך לעסוק בחיים עצמם, והחיים לא נפסקים אלא ממשיכים ובעיות היום יום של אזרחי ואזרחיות ישראל לא נעלמות. קל וחומר הבעיות של העולים החדשים, למעלה מ- 70,000 שהגיעו בשנה האחרונה ואלה שעוד צפויים להגיע בפנינו, והמשבר באולפני העברית, כל ועדה פה נפתחת במשבר מהחמורים שידעו, אז גם המשבר הזה הוא מהחמורים שידעו. מכתב ההתפטרות שהוגש אתמול מהמורות אולפן. הן הגישו מכתב התפטרות באופן מרוכז. לצערי אני חייב להגיד שראינו את נולד פה בוועדה, כי פשוט ראינו את התהליך הזה. אני מקבל בברכה את מנכ"ל משרד העלייה והקליטה שהצטרף לדיון. אני אומר לך, הכתובת הייתה על הקיר. היא הייתה על הקיר. אנחנו נמצאים בחודש מרץ, זה חודש דרמטי במערכת החינוך מבחינת אמירה של מורות ומורים לאן הם הולכים והזהרנו שאם לא יהיה פה משהו מהיר והסכם שכר מהיר, כל המפעל הזה ילך לאיבוד. ה-100 האלה זה סנונית, לא יודע איך יפתחו את השנה, אבל מדובר על כ20% ממורות האולפנים. זה אומר ש- 20% מהאולפנים בשנה הבאה לא יוכלו להיפתח. אי אפשר לנהל מערכת כזאת, בזמן שהעלייה למדינת ישאל גדולה פי 3 ממה שהיינו רגילים לראות בממוצע שנתי. אם המנכ"ל רוצה לפתוח ולהגיד כמה מילים,

אם אתה רוצה קודם לשמוע את הנוכחים. אני לא יודע כמה בשורות יהיו כאן, אבל לפחות אני מקווה שאנחנו נצליח לצאת פה עם משהו. קחו בחשבון שבשעה 10 צריכים לסיים בגלל מליאה. אני רוצה לפתוח, בזום נמצאת אתנו סוזי עטר מהאולפנים, ואחר כך ניתן לדורית. סוזי עוד לא אתנו, אז נתחיל עם דורית.

בוקר טוב לכולם. אני דורית חורש, מנהלת אולפן אבא חושי בחיפה, ואני רוצה ראשית להודות לוועדה הזאת וליו"ר שלה שעוסקים בעניין הזה ולא מרפים. זאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים ומרגישים שרואים אותנו, רואים את המורים. אנחנו מרגישים מאוד ילדים חורגים במשרד ותודה על הזכות הזאת. אנחנו מרגישים שרואים את העולים גם, ואת טובת המדינה. אנחנו רוצים להודות גם למזכ"לית ההסתדרות שהודיעה אתמול על סכסוך עבודה בעקבות המהלך וההודעה של הרבה מורים לצאת לחל"ת. אני רוצה להגיד שבעקבות הוועדה האחרונה שהייתה כאן, הרבה מורים נכנסו לייאוש. ממש ייאוש והחליטו להגיש בקשות לחל"ת ולשבתון, כדי לשקול את המשך דרכם, וההודעה הזאת של המזכ"לית נתנה תקווה, והוועדה הזאת נותנת תקווה. לנו, ולמורים באולפנים. אני רוצה להגיד שאנחנו סומכים על כל הגורמים המקצועיים ועליך, יו"רהוועדה, שתמשיכו לעסוק בזה, ולא תרפו עד שנראה את הסוף ואת ההסכם. עד שיהיה לנו הסכם. אנחנו מקווים שזה יסתיים במהירות. אנחנו סומכים על יפה בן דוד, מזכ"לית ההסתדרות, שתעשה את העבודה גם כן בשבילנו, ואנחנו מאוד מבקשים ממך לעקוב ולראות שהעניין מסתיים, עם ההודעות האלה.

אני רק אומר, אנחנו עוסקים גם במשבר האולפנים וגם במציאת פתרונות מחוץ לקופסא, נוכח גל העלייה. זה לא מתחיל ונגמר רק בפתרון המשבר, שהוא סכסוך עבודה בין מורי ומורות האולפנים. נמצא אתנו מאיר אסרף, הסתדרות המורים. שלום. כמו שהנציגה שדיברה עכשיו בוועדה אמרה, הסתדרות המורים הכריזה על סכסוך עבודה, מאחר שלמרות שנהגנו במידתיות וניסינו להגיע בדרכי שלום להסכם בעניין שכרם של מורי האולפנים, לצערי הרב לא הצלחנו להגיע ומשרד האוצר, שמענו את עמדנו, מה שלא הותיר כל ברירה, אלא להכריז סכסוך עבודה, על כל המשתמע מכך. תודה. אני רק אעדכן שכן אני שוחחתי עם שר החינוך ועם שר העלייה והקליטה. שר העלייה והקליטה נכנס לתוך הנושא הזה באמת באופן מלא מול שני השרים, גם מול שר החינוך וגם מול שר האוצר. אני עוד לא יודע מה תהיינה התוצאות, ואם יש כאלה, אבל לוחות הזמנים צריכים להיות הרבה יותר מהירים ממה שאנחנו רגילים. במקביל, אני אומר את זה לך, אדוני המנכ"ל, עלתה כאן בקשה ודרישה להרחיב את שאר לימודי העברית, ושאר האופציות שניתנות לעולים. הציגה הסוכנות היהודית את האפשרות שלה לתת מענה ל-1000 עולים בעלות של 2 מיליון שקלים. הסוכנות הסכימה לתת 1/3, אני ביקשתי שמשרד החינוך ייתן 1/3 ומשרד העלייה והקליטה ייתן 1/3. אני אשמח לשמוע בשורה גם בעניין הזה. קודם כל תודה רבה אדוני היו"ר על הנחישות שלך בליווי של הנושא הזה, אני רוצה לנצל את העובדה שמנכ"ל משרד הקליטה פה ולהגיד גם את מה שאמרתי, ותמסור את זה לשר. בדיון הקודם. בסוף אתם חייבים להיות פה הגורם שהופך את השולחן כדי שהצדדים יתכנסו. אני מברך את הסתדרות המורים על כך שהם הכריזו סכסוך עבודה. זה מצב אבסורדי שצריך לברך אותם על זה, אבל כנראה שבלי זה, זה לא הולך. עכשיו חייבים בפרק הזמן הקצר, הכי קצר שאפשר, לכנס את כל הגורמים ובסופו של דבר להגיע לפתרון. זה קריטי. כי בסוף אתם מייצגים פה את הלקוח, העולה שמגיע ארצה ובסוף אין לו אולפן. זה דבר אחד, וזה נכון שזה לא חונה אצלכם, אלא חונה בין חינוך לאוצר והסתדרות המורים, אבל אם לא יהיה מישהו שהוא יודע לדבר על שר האוצר, ויודע לדבר שר החינוך ויידע לדבר עם יו"ר הסתדרות המורים, ולא ייכנס את הדברים ולא ידע כשהמו"מ הזה יסתיים, זה כבר המון המון זמן קרוב לסגירה ולא נסגר, ולכן אני חושב שזה תפקידכם. שלך, כמנכ"ל משרד הקליטה, של השר בדרג

בסוף לדפוק על השולחן ולסגור את האירוע הזה. גם העלויות הן לא בשמיים, והנזק הוא הרבה יותר גדול.

אנחנו משלמים סל קליטה לעולה כדי שהוא ילמד עברית ובסוף הוא לומד עברית, אז כל ההשקעה הזאת, בהרבה מאוד מובנים יורדת לטמיון. זה נושא אחד. נושא שני, חשוב לא פחות בעיני, בתקופה הזאת שהיתה , של השנה האחרונה. הרבה עולים פנו למימוש וואוצ'רים בגלל שהיו הרבה תורים באולפנים, והם לא יכלו לממש אותם בחצי השנה הראשונה. אני דיברתי על זה בדיון הקודם, אני חושב שבמצב החריג הזה, אתם צריכים לאפשר לכל העולים שהשתמשו בוואוצ'רים בתקופה שהיה תור כל כך ארוך לאולפנים, וגם אולי ייקח עוד זמן עד שהתור הזה ידולל חזרה, גם אם ייתפר המשבר, בכל התקופה הזאת לאפשר 2 וואוצ'רים במקום 1.כי מה קרה?

במקום ללכת לאולפן מטעם המדינה, ואז לקבל אולפן המשך בוואוצ'ר, נאלץ לממש את הזכות שלו לוואוצ'ר לאולפן בסיסי, כי המדינה לא נתנה לו את השירות בזמן שהוא היה צריך את זה.

אני חושב שבמצב החריג הזה, שהמדינה היא זאת שנושאת באחריות, ופה זה נטו על שולחנכם, כי זו מדיניות של משרד הקליטה. צריך לקבל החלטה, כי אתם יודעים מתי התקופה הזאת התחילה. אנחנו נדע מתי היא תסתיים, היא עוד הסתיימה. זה ייקח עוד זמן עד שבסוף התור יהפוך לנורמלי ואנשים יוכלו לקבל אולפן מהר עם הגעתם ארצה. כל עוד שבתקופה הזאת אין את זה, אני חושב שחייבים לתת לעולה את מלוא היכולת שהיתה לו, ומי שירצה יממש את זה, אבל זה לא נכון לפגוע באנשים על לא עוול בכפם, בגלל שהמדינה פה לא עמדה על המשמר, ולא פתרה בזמן את המשבר. הדבר השלישי, כמובן הזכיר את זה כבר היו"ר, יש כל מיני פטנטים של חירום בתקופה הזאת, כדי לתת מענה, כמו למשל מה שהסוכנות היהודית הציעה, וזה לא יכול לחכות לוועדות אסטרטגיות של וועדות היגוי שימליצו מתי שהוא המלצות למשרד הקליטה. זה טוב כשלעצמו, אבל אנחנו חייבים לפעול מהר, כי יש כרגע עולים שאין להם פתרונות. תודה רבה. סוזי ממורות האולפנים בזום, ואח"כ אני אתן למשרד החינוך לנציג הממונה על השכר ואגף תקציבים. שלום. אני מצטערת שאני בזום, פשוט אנחנו כאן בטיול, אנחנו נוסעים לטיול לפסח, עושים איזה שהוא סדר פסח בטיול העולים, מוסרים לכם ד"ש ומקווים מאוד שהעניין ייפתר. מה שרציתי להגיד, אני ממשיכה את דבריה של דורית חברתי, אני מרשה לעצמי לחזור על דברים שכבר אמרתי בעבר. כמו שחברי פה לוועדה חוזרים על דברים שבוע אחרי שבוע, אנחנו, מורי האולפנים, לא שונים מיתר מורי מדינת ישראל. אין מקום להחריגנו מהסכם שכר באופן אשר יותיר את שכרנו מאחור. אנחנו לא מתכוונים להרים ידיים. אנחנו לא נשקוט עד שנקבל את ההסכם המיוחל. אנחנו עושים זאת עבור עצמנו, אבל לא פחות מכך עבור העולים, ועבור כל המדינה. מבחינתנו זה להיות או לחדול. כידוע לכם, המורים הגישו בקשות לחל"ת ושבתון, וחלקם אף הפקידו מכתבי פיטורים. הכל מתוך מצוקה, מצוקה אמתית שמאיימת להכריע אותם. הכניסה המבורכת של ההסתדרות למאבק, תסייע לנו למצוא פתרון הולם ורב שנים לסוגיית מורי האולפנים, ואנחנו מחזקים את ידיה של יפה בן דוד במהלך החכם והחשוב הזה. תודה לכם.

משרד החינוך, מה התקדמנו משבוע שעבר, מעוז? מעוז ביגון, מנהל האגף לחינוך מבוגרים במשרד החינוך.

אני אומר בשם השר, הבוקר מהלשכה ביקשו לומר שהשר קיבל את הזמנתך לוועדה ואם יתואם כמו שצריך בלו"ז שלו אז הוא בהחלט יבוא לדיון. אם זה יתואם בלו"ז. אני שוחחתי איתו אתמול, צר לי שאני אומר לך, כי אתה באמת נוכח פה בכל הדיונים וגם מגלה בקיאות בהרבה מאוד מובנים וגם בנושא, אבל בכל הכבוד אני ביקשתי דרג יותר בכיר שיהיה בדיון הזה לאור ההתפתחויות והאירוע. גם אם זה לא השר. וראוי היה לוועדה, אני לא מתחיל בסנקציות ובסיפורים, מבחינת החוק השר אמור היה להתייצב. זה לא קרה וזה לא בהתאם לחוק, ונכון היה שיגיע לפחות דרג בכיר, גם אם לא מנכ"ל, אז לפחות סמנכ"ל.

אני אומר לך את מה שהוא אמר. אתה השליח. בדרך כלל הורגים את השליחים. אנחנו פה לא הורגים אף אחד. אני אומר שזה לא מהותי שהוא לא הגיע, זה משהו טכני. אני יודע. דיברתי איתו אתמול, ואני אומר שעדיין מישהו בכיר מהמשרד יכול היה להגיע. בסדר גמור. לגופו של עניין, אני אומר שאם האגף הממונה על השכר באוצר, ככה אני מרגיש, תיכף היא תגיד את דבריה, אנחנו די סגורים, פרטים אחרונים שהועברו אפילו בימים האחרונים. אתם רוצים שאני אקבע לכם פגישה עם אסרף היום מהסתדרות המורים? תגמרו את האירוע היום. אתם סגורים בינכם, מה שנשאר זה הסתדרות המורים. אדוני היו"ר, הדבר שנשאר משבוע שעבר זה הנושא הכספי. לא הנושא המהותי, לא הנושא הטכני, לא הפרטים של ההסכם. כל הדברים האלה זה מאחורינו. אני מוכרח לומר שאני ניצב פה עכשיו בפני הוועדה בחיל ורעדה, אחד מהנושאים של הוועדה זה היערכות לשנת הלימודים הבאה. אתם צריכים לחדש את ההיערכות, כי אתם עם 20% פחות מכוח האדם. נכון. העובדות הן לא כמו שכתוב בתקשורת, לא קיבלתי 100 מכתבים כאלה, אבל בהחלט יש טפטופים. גם של מכתבי התפטרות ובעיקר של בקשות לחל"ת. מדובר על כמה עשרות עכשיו שהגיעו לשולחנו, אבל יהיו בהמשך עוד. אנחנו נערכים, כי אנחנו צריכים לתת מענה לעולים. עושים את כל אשר לאל ידינו. כמה ממתינים היום? אני לא בדקתי היום או אתמול עוד פעם, אבל למעלה מ-5000. תגיד, הנתונים מועברים און ליין למשרד הקליטה? הוא במעקב און ליין, מקבל מכם את כל הנתונים? בתהליך של בניית דש בורד משותף, של נתונים משותפים. כמה זמן התהליך? חצי שנה בערך, אם וועדה בין משרדית. בונים פלטפורמה טכנית עכשיו, אבל כל מידע שאני מתבקש להעביר, אני מעביר את זה באופן מיידי. אם משרד החינוך רוצה עזרה, אני מוכן לפרסם קול קורא מהוועדה. אני מניח שיהיו לפחות במדינת ישראל, אולי עכשיו בגלל המהפכה המשטרית קצת פחות, אבל לפחות 3 חברות שייגשו כדי לעשות את הפלטפורמה שמקשרת בין המחשב של משרד החינוך למחשב של משרד הקליטה. אם זה יפתור את הבעיה של מצוקת העולים. לא, זה עניין של ניהול. חברים, זה עניין של ניהול. אני מכיר את המאבקים בין משרדים. זה לא רק משרד החינוך וקליטה. ההוא לא מוסר נתונים לזה, וזה לא נותן לזה. אנחנו אחרי המאבקים האלה, אנחנו באותו אירוע. אני חושב שגם משרד הקליטה יאמר את זה, אנחנו לא שם. לא משחקי אגו ולא דברים. העולים לנגד ענינו. אנחנו גם על עניין הממשק נעשה מעקב. בסדר גמור. אנחנו שמה לגמרי. בלב ובנפש וזה גם יהיה למעשה, אני מקווה שבזמן הקרוב זה יצא לדרך. בכל אופן, כן, אני בחשש גדול. אני מקווה שהמשבר הזה ייגמר. לא סתם אמר יו"ר הוועדה, ואני מדגיש את זה פה, חודש מרץ זה החודש שבו המורים צריכים לקבל החלטות לאן פניהם מועדות. זה בכל מערכת החינוך, לאו דווקא אצלנו. מצד המערכת עצמה, אני צריך להשיב תשובה מסודרת עד סוף מאי. זאת אומרת, בסוף מאי מה שיהיה זה מה שיהיה בשנת הלימודים הבאה.

בואו נשמע את משרד האוצר איפה אנחנו עומדים. שירה גרוס, רפרנטית חינוך. אנחנו ערוכים לקיים מו"מ כפי שציינתי, יש מתווה מוסכם. גם שבוע שעבר הייתם ערוכים. נכון, אבל ללא מסגרת תקציבית. נו, אז למה הפסדנו שבוע? כפי שאני אומרת כאן בכל שבוע, ללא מסגרת תקציבית. נמצאת כאן שירה מאגף תקציבים? סליחה שאני ככה קוטע אותך. שירה עמיאל, אגף תקציבים. זה תנאי סף במשרד האוצר שירה? למרות שהמצב לא נותן סיבה לשיר, אני חייב לומר. בוקר טוב לוועדה. בעצם דניאל מעדכן כאן מדי שבוע, אני חושבת שעמדתנו היא ברורה, הסתדרות המורים היתה במו"מ ארוך, במסגרתו הוחלט להקצות סכום כסף מאוד משמעותי לנושא שכר המורים. אני מתחיל לא לאהוב את התשובה שלך. זה כאילו אותה התשובה של שבוע שעבר. בואו נפתח את ההסכם עם הסתדרות המורים, זה התשובה של האוצר? נכון, אנחנו פחות עקביים. תשובה לא מקובלת, לא נכונה גם מבחינת מדיניות שר האוצר הקודם שחתם על ההסכם, וגם ההנחיות שהוא נתן כשההסכם הזה נחתם. אמר את זה בקולו באחת מישיבות המעקב שלנו. מה שאתם עושים עכשיו זה פליק פלאק לאחור, חד משמעית. על 40 מיליון שקל, ועל ראשכם, בין היתר, כמו עוד חלק מהדברים האחרים. אבל במקרה הזה, על ראשו של אג"ת נמצא האירוע הזה, כי אני יודע איך בממשלה יודעים איך להביא את הכסף מן היקב ומן הגורן. זה מביא קצת, וזה מביא קצת, בטח בסכומים האלה. להגיד לי 'תפתח את ההסכם עם הסתדרות המורים', זה דבר ראשון לחטוא לאירוע שהיה כשחתמו על ההסכם על הסתדרות המורים, והסיבה שבגינה הוציאו את מורי האולפנים ולהתעלם לחלוטין מהמצב בשטח. אני לא רוצה להשוות את זה למישהו אחר, שהתעלם במשך 3 חודשים ממה שקורה בחוץ. אתם מתעלמים ממה שקורה בחוץ. אתם מתעלמים. אתם מתעלמים מ-73,000 עולים שהגיעו בשנה האחרונה, אתם מתעלמים מעשרות אלפים שיגיעו בשנה הבאה, אתם מתעלמים מהנזק שנגרם למדינת ישראל, על ההפסד של האוכלוסייה הזו, שרבים מהם עוזבים את המדינה אחרי שהם לא הצליחו לעמוד בלימודי עברית, נשארו בלי שפה. מהנדסים, רופאים, אחים, אחיות. מקצועות שכמה תכניות אתם עושים כדי שיהיו יותר רופאים במדינת ישראל? כדי שנצליח להדביק בחזרה את הממוצע של ה- OECD. כמה תכניות אתם עושים כדי שיהיו יותר מהנדסות ומהנדסים במשק, ואתם אומרים לי תפתח את הסכם השכר? התשובה לא מקובלת עלי, אמרתי אותה כבר, זאת הסיבה שביקשתי את שר האוצר, שגם הוא אפילו לא טרח להיות אתנו בקשר, בניגוד לחוק, אבל החוק כנראה לא מעניין את שרי הממשלה, לא נמצא כאן ועל ראשכם האחריות לכל האירוע הזה. היו"ר, אני אשמח להתייחס.

אם את הולכת לתת לי את תשובה שדניאל נתן פה 5 ישיבות, אין צורך.

התייחסת גם לדברים נוספים ואני אגיד, שכמו שיוכל מנכ"ל משרד העלייה והקליטה לספר ולהסביר, במסגרת התקציב הקרוב יש תוספת משמעותית למשרד הקליטה, לנושא של קליטה של אותם עולים שעליהם דיברת. העולים זה היום. זה לא כשתעבירו, אולי, את התקציב ב-29.5. זה היום. אנחנו נמצאים היום במצב הזה. ב- 29.5 לא יהיה לך מורות ומורים שיישארו כדי לעשות איתם את הסכם השכר. אתם לא מבינים את זה. אתם מתעלמים מזה. 20% מכוח ההוראה התפטר, כלום לא קרה. מה, הם צריכים לשרוף מדורות באיילון?

מנכ"ל משרד הקליטה בבקשה. ביקשתי מהסוכנות, משרד האוצר, משרד הקליטה להביא סדר גודל של 700 אלף שקל. הסוכנות היהודית הסכימה, הממשלה לא קיימת בשביל לתת פתרון ל-1000 עולים מידית. אני אתייחס גם לנקודה הזאת עוד רגע. אני אגיד קודם כל שלמרות שהדיונים הם לא תמיד נחמדים מבחינתנו ויותר קל לנו כשיש שקט, אני בכל זאת מודה לוועדה ליו"ר הוועדה על שימת הלב לנושא הזה. אנחנו חושבים שמדובר בנושא אסטרטגי לקליטת העולים. בלי עברית אין קליטה, אין סיכוי לקליטה, ובלי קליטה גם לא תהיה עליה ולכן, מבחינת המשרד ומבחינת השר, הדגש היה על עברית קודם. נכנסתי לתפקיד לפני חודש וחצי וזו היתה המשימה העיקרית, הראשונה שקיבלתי, וגם סיון הסמנכ"לית שלי נמצאת כאן, ואנחנו נעדכן עוד מעט על התהליך שאנחנו מקווים שלא יארך יותר מדי זמן, וגם על נקודות שאנחנו נעשה באופן מיידי. אני גם רוצה להביע את התודה שלנו למורות ולמורים, לשמוע אותך בסופו של דבר מיואשת כאן בהקשרים האלה, זה מבחינתנו דבר לא פשוט בכלל, ואנחנו בסוף למורות שמבחינה רשמית האחריות היא של משרד החינוך, על המורים באולפנים, אנחנו מרגישים שיש לנו גם אחריות עליהם מבחינת המשימה המשותפת והשותפות ביום יום, ולכן אני שוב מקווה שאנחנו נצליח להגיע בקרוב גם לפתרון שימנע את התפטרות. אני אגיד גם עוד משהו אדוני היו"ר, בסופו של דבר הנושא של האולפנים הוא נושא חלקי בלימודי עברית, צריך להגיד גם את הדבר הזה. בכמויות העולים שהיו לישראל ב- 2022 ושממשיכות

נכון להיום 17,000 עולים, ועוד לא סיימנו את חודש מרץ, עלו לישראל מתחילת השנה, דבר שאומר שאם אנחנו ממשיכים ברצה הזה אנחנו מתקרבים לעוד שנה של 60,000 אני מעריך,

אבל אנחנו בכל זאת יותר מהתחזיות שהיו לנו בתחילת השנה. אבל הנושא של האולפנים בכל אופן לא יספיק, וגם צריך לבוא ולהגיד שגם השכר מבחינתנו הוא גם לא דבר שהוא מספיק. בסופו של דבר, המתקנים שמשמשים היום את האולפנים הם מתקנים מיושנים, האופן שבו מתוקצב בסופו של דבר אפילו הלוח, והחדר והמזגן במקומות האלה, הוא לא משביע רצון, וכבר ביקרתי כמה וכמה אולפנים, ומחר יש עוד אולפן שאני אבקר בו בהקשר הזה. שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, פועל בהקשרים של המורים כרגע באופן אינטנסיבי. אני יודע שהוא גם עדכן את יו"ר הוועדה, מול שר החינוך ומול שר האוצר. אין ספק שאנחנו צריכים להגיע לעמק השווה בנוגע למקורות. אני אגיד שכמו שאמרה שירה, בסיכום התקציבי, שהוא אף פעם לא מספיק מבחינתנו, בטח לא לכמויות העולים, אבל אג"ת בסופו של דבר הבין את גודל השעה ואנחנו כן מרגישים שיש לנו שותפות בהקשר הזה. גם ב-2022 העברנו סכום של 20 מיליון שקל, בסיכום איתם, כדי לבוא ולהגדיל את לימודי העברית. זה עזר בדברים מסוימים, לא עזר מספיק, לא עזר כדי לפתור את העניין שלכם ושוב, השר מול שר האוצר ומול שר החינוך, ברור לנו שאנחנו חייבים, אדוני היו"ר, לפתור את הדבר הזה מהר, כי ברור לנו שלמורים האלה יש אלטרנטיבה. אנחנו לא חושבים שזה איום סרק, אנחנו לא חושבים שיש פה איזה התפטרות בספטמבר שלא תקרה בפועל.

והיא תקרה בצורה גדולה יותר ומשמעותית יותר והאולפנים בכל אופן יהיו מרכיב חשוב בלימודי העברית בישראל בשנים הבאות. אני כן אגיד רגע משהו במישור המיידי, אנחנו יצאנו בתהליך רחב, אבל גם מהיר. סיון פה עובדת על זה קשה, אני מקיים על זה כל שבועיים ישיבות איטיות אצלי ביחד עם חברה מקצועית שמתעסקת בלימוד של שפות, כדי לבור ולמצוא קשת של מענים. אני אשתף, שוב אני חושב אדוני היו"ר, שמיד אחרי פסח, או שבוע שבועיים אחרי פסח, מבחינתנו אפשר יהיה לבוא ולשתף בוועדה, כי אנחנו רוצים לשתף את הציבור, את הארגונים, את האנשים הרלבנטיים ולשמוע הערות תוך כדי העבודה על האופן שבו אנחנו מאפיינים את הבעיות ואת החלופות השונות. אנחנו שמים שם דגש גם על לימודי עברית, שזה דבר שלא היה עד עכשיו מבחינת המשרד, בארצות המוצא. אנחנו רוצים לבוא ולהשתדל שהעולים יבואו לישראל עד כמה שניתן עם עברית בצורה סבירה כדי שהם יוכלו להיקלט בארץ בצורה טובה יותר, וכמובן דברים שלא הכרנו עד עכשיו באמת, למידה היברידית, למידה דיגיטלית,

אנחנו ראינו בעקבות הקורונה שזה עובד. מה אנחנו עושים כבר במישור המיידי, ושוב, סיון תוכל להרחיב וגם גורמים מקצועיים נוספים מהמשרד. אנחנו נפרסם או היום או מחר, אבל זה כבר מוכן, זה כבר בלשכה המשפטית, קול קורא כדי לבוא ולמצוא ספקים נוספים. שוב, לא כדי להמעיט בעניין האולפנים. אנחנו את עניין האולפנים צריכים לפתור, אנחנו פשוט מבינים שגם כשנפתור את עניין האולפנים,

ולכן אנחנו נפרסם קול קורא כדי לברר איזה עוד ספקים, חוץ ממה שאנחנו מכירים כבר עכשיו מהסוכנות ויש גם עוד כמה שאנחנו מכירים, אבל איזה עוד ספקים יכולים לתת לנו פתרונות של עברית למבוגרים, שפה שניה. בין אם פיזית ובין אם דיגיטלית. אנחנו נפתח את השערים בהקשר הזה של ספקים נוספים. מבחינתנו כבר התחילו השיחות עם הסוכנות כדי להשתמש גם בכלי שלהם. זה לא הדבר הרגיל, אנחנו היינו שמחים לבוא ולהיות פיין שמקרים ולהגיד שאנחנו רוצים לוודא שהלימודים הם בצורה הכי טובה שיש, ואנחנו מוודאים שאנחנו עומדים 100% פדגוגית מאחורי הדברים, אבל אנחנו נפתח את האפשרויות הנוספות, מכיוון שהמצב הוא ש-5000 איש מחכים, וגם מעבר ל-5000 האלה יש רבים נוספים שלא מחכים, אבל רמת העברית שלהם עדיין נמוכה.

אני רוצה לברך גם על זה שהגעת לכאן כדי להגיד את הדברים, וגם על הנחישות שהמשרד מגלה עכשיו בעניין הזה וההבנה, שאני שמח סופסוף לשמוע אותה מבחינת הדחיפות. אני כן אומר משהו לגבי אולפני הוואוצ'רים והאיכות שלהם, לפחות מהדיונים שעלו כאן בוועדה. אחת הבעיות באופן שבו מנוהל מערך הוואוצ'רים היום היא שאליהם אתה יכול לגשת, תירשם, אתה תקבל את הכסף. אין בעצם ממשק בין המשרד לבין נותני השירות. אחרי שהוא היה צריך לשלם. כן, אחרי שהוא היה צריך לשלם. להבדיל ממה שאתם עושים במינהל הסטודנטים. סטודנט, עולה חדש, שזכאי לסבסוד תואר ראשון או שני, הכסף מועבר למוסד, ואתם יודעים גם מול מי התקשרתם. אתם יודעים אם אתם בקשר עם המוסד הזה,

אני סבור, עוד פעם זה להחלטתכם, אבל להערכתי נכון יותר לייצר מכרז שבו אתם בוחרים את הספקים, ולכם יש אחריות. הרי בסוף, העולה לא מכיר את הספק הזה או את הספק ההוא, הוא מכיר משרד הקליטה. ואז, ברגע שלכם יש את האחריות, זה נכון שזה מצריך יותר פיקוח וכלים אחרים, אבל לתפיסת העולם שלי, הממשלה היא המפקחת ובעצם השוק הפרטי יודע להתחרות, העולה יחליט לאן הוא הולך, השוק הפרטי יתחרה על העולה הזה, שכשהוא יגיע אליו לאולפן, ומשרד הקליטה יאשר את רמת איכות ההוראה, אז הוא גם יוכל להרוויח מזה כסף, אבל צריך רגע להבין את המספרים. כ-500 מורות ומורי אולפן נותנים מענה לסדר גודל של 24,000 תלמידים, תקן אותי אם אני טועה בנתונים מעוז. זה מתוח עד הקצה, זה בד"כ 16. אפשר להתייחס למספר 16,000. מערך קיים, איכותי, הוא גם זה שנמצא שם בשוטף. אי אפשר להרוג את המערך הזה ולחשוב שהמענה יהיה לך ממערכים אחרים.

זה מערך הבסיס, אתם חייבים לשמר אותו, להעצים אותו. אני לא חושב שהוא צריך לגדול מעבר לקיים, כי באמת, אנחנו לא תמיד נהיה פה על מספרי העולים האלה, אבל מה שכרגע הולך לקרות זה איבוד המערך הזה, פשוט איבוד המערך הזה.

ואני אומר את זה לאג"ת ולאוצר אם לא תהיה כאן הרתמות מידית כדי לסגור את האירוע הקטן הזה, אתם עסוקים באירוע קטן כבר חודשים ארוכים, במקום לגמור אותו ולהתעסק באירועים הגדולים. יש לכם מספיק אירועים גדולים להתעסק בהם,

גמרו את האירוע הזה, גמרו אותו.

שעתיים שלוש יודעים לגמור את האירוע הזה. חלק מזה,

אני אומר את זה פה דרכך גם לשר הקליטה,

השר הוא איש נחמד, צריך להפוך שולחן לפעמים. לפעמים צריך להפוך שולחן, אין ברירה. אז אני במובן הזה אומר לכם, חד וחלק, האחריות היא עליכם והציפייה היא שהנושא הזה ייפתר כדי לחזק ולבסס את מערך האולפנים הקיים, שעליו נבנית הקומה השנייה שנותנת מענה, או כשיש גל עלייה גדול וצריך פתאום להתמתח מ- 16,000 ל-24,000, ומערך האולפנים הפרטיים נותן עוד מענה לעוד כמה אלפים. במקביל, הייתי שמח לשמוע האם אתם מצליחים לתת מענה מיידי לאותם 1000 בסכום כזה. צריך להבין, ה- 20 מיליון שניתנו לטובת הוואוצ'רים הפרטיים, נותנים מענה ל-2000 בסה"כ. אנחנו מדברים על 5000 ממתינים רשומים. יש הרבה שבכלל לא רשומים, כי הם אפילו לא באים. אנחנו נמצאים במספרים הרבה יותר גבוהים מעבר לזה. מישהו עוד רוצה להתייחס, יש לנו בערך 10 דקות ואני צריך עוד לסכם. בבקשה סיון.

אני אשמח רק להמשיך מדבריו של המנכ"ל ולומר כמה דברים. דבר ראשון, מעוז הוא שותף גדול, ואנחנו באמת חושבת ביחד בסיפור הזה, אבל אין לנו היום מערכת מידע שמאפשרת לדעת כמה עולים ממתינים לאולפן, לפחות לנו אין גישה, אני חושבת שגם לך מעוז אין היום את הדבר הזה באופן הזה. יש פה צורך אמיתי.

את אומרת שלך אין ולמעוז אין, אז למי יש?

כאשר אנחנו שואלים את משרד החינוך כמה ממתינים יש, תקן אותי אם אני טועה מעוז, מעוז הולך ושואל בשטח, ואוסף את המידע באופן ידני, והמידע הזה הוא לא מלא. למה הוא מלא? המידע שיש לנו על 5000 ממתינים, אנחנו יודעים שמתחילת 2023 כבר 4000 קיבלו אישור ללמוד במסלול השוברים, מתוכם כמחצית התחילו כבר ללמוד, ואחרים יכולים ללמוד כשהם יחליטו, ולכן ככל שהמידע הזה לא מתממשק, יש לנו קושי אמתי לדעת כמה ממתינים יש. היום הפתרון הזמני שלנו, ואנחנו ככה אומרים את זה כל שבוע, וכמובן לא על חשבון האולפנים הממלכתיים, ועם הערכה רבה מאוד מאוד למורות האולפנים, ולעבודה המאוד משמעותית שלהם בשנה הזו, ובכל שנה, ואתם עוגן יציב לעולים ולעולות. אני אומר, כבר לא. ברגע שהמערך הזה הולך להצטמצם ב-20% המשמעות היא סגירה שלו. אז אני אומרת, לצד הדבר הזה, הפתרון שלנו, המיידי, הוא השוברים. וכן חשוב להגיד בהקשר הזה, שאין עולה שפונה לקבל שובר, ולא מקבל. יש תור באולפני משרד החינוך ובאולפנים הממלכתיים, וגם יש כאלה בטח בהיבטי מקצועות הרישוי, שמחויבים להיות באולפנים האלו, אבל אין עולה שמבקש אולפן, ולא יכול לקבל אולפן שובר. וזה כן פתרון שחשוב להגיד אותו בקול רם כפתרון זמני, לא מיטבי.

בתכנית מהירה לייצר מענים יותר מותאמים ורחבים, אבל כן הדבר הזה חשוב שייאמר.

אם אפשר להתייחס למקצועות הרישוי, אנחנו התאמצנו על זה מאוד, פתחנו עכשיו כמה וכמה כיתות לרופאים, שהם מחויבים לעבור אצלנו את האולפן. יש לנו 36 תלמידים. יצרתם גאנט כבר שאנשים יכולים להירשם מראש?

יש לנו גאנט קדימה, ביחד עם אגף התעסוקה של משרד הקליטה. זאת אומרת שהיום אני יכול כבר להירשם לאולפן קדימה. לכל מקצועות הרישוי יצרנו גאנט מסודר. יש טבלה מסודרת, נדמה לי שהעברתי אותה באחד מהדיונים שלנו פה, גם לוועדה. אם לא, אני אוכל להעביר את זה.

רק פתחנו ב-1.3, 4 כיתות לרופאים ברחבי הארץ. כשאני אומר כיתת רופאים, זה אמור להיות כיתה של 20-25 מקסימום, אנחנו כמעט ב-40 רופאים בכיתה.

כי יש עוד שממתינים, ואנחנו לא רוצים לתת להם להמתין יותר מדי, אבל אין לנו מספיק מורים וחוזר חלילה בקיצור.

מקצועות הרישוי מקבלים אצלנו עכשיו דחיפה קדימה,

תודה. דורית, בבקשה. אני רוצה רגע להתייחס לכל מה שנאמר כאן, ע"י כולם, אני לא אציין מי, אבל קודם כל לגבי המורות שהתפטרו והגישו חל"ת, יכול להיות שעדיין לא קיבלת מעוז 100 פניות, אבל אני בכל אופן, באולפן שלי, הגישו 4 או 5 מורות ואני לא יודעת אם זה הגיע אליך כבר. מורות מגישות כל הזמן, אנחנו מקבלות תקווה ואז זה טיפה דועך ואז עוד פעם נופלות. זה הרבה ייאוש ותקווה, אבל בחדרי המורים יש ייאוש גדול, ואם הדברים לא מתקדמים, אני לא רואה איך אני אוכל לאייש את הצוות בשנה הבאה,

ולתת מענה לכל הממתינים ולכל העולים. דיברתם על עוגן, שהאולפן הוא עוגן. אני רוצה להגיד משהו על האולפנים הפרטיים והאולפנים הציבוריים. אנחנו עכשיו רגע לפני פסח, שניה אחרי פורים. באולפנים חגגנו את כל החגים, סוזי עכשיו בדרך לסדר חגיגי עם כל האולפן שלנו, אצלי באולפן חגגו אתמול את פסח, עשינו סדר לדוגמא. היום אופים מצות באולפן, אני לא חושבת שמקבלים את המסורת הזאת ואת התרבות הזאת באולפנים שרווחיות זה מה שמניע אותם. האולפן הוא לא רק עברית, הוא החיבור של העולים החדשים למסורת שלנו, לתרבות שלנו, ורוב העולים שהיו אתמול בסדר באולפן שלי, זאת הפעם הראשונה בחיים שלהם שהם חוו חוויה כזאת, פעם ראשונה שהם ראו הגדה, שהם נפגשו עם הסיפור הזה בכלל, עם הסיפור ההיסטורי, וזה לא עניין של דת. באולפן שלנו 500 שעות, באולפנים פרטיים לא נותנים 500 שעות. שלומית, יש לך את הנתונים לגבי התקציב של זה. זה חלם. לתת מענה, עוד וואוצ'ר, זה חלם, צריך לפתור את הבעיה שלנו.

אני מציע גם למורות האולפנים ומורי האולפנים ולהסתדרות וגם, לא יודע אם יש כאן נציגים מאולפנים פרטיים, אין מאבק בין האולפנים הפרטיים לבין אולפני העברית של משרד החינוך. הוא שאמרתי. יש מספיק לכולם. זה לא עניין של מספיק, זה גם עניין של תפיסת עולם. יש מערך בסיסי, יציב, שיודע לתת מענה בשגרה ועליו צריכה להיות עוד לבנה, שהיא לבנה משלימה, ממנה התחיל גם מערך הוואוצ'רים, בלי קשר בשגרה. הרי מערך הוואוצ'רים עבד בשגרה, לאנשים שרוצים העשרה, שרוצים יותר, שלא מתאים להם השעות, לא תמיד מתאימות השעות שבהם עובד האולפן. כשאנחנו נמצאים באירוע חירום, ואנחנו נמצאים באירוע חירום, אתה מותח את כל הכלים שלך לקצה, אתה מותח את כלי האולפנים לקצה, ומרחיב אותו מהיכולת לקלוט 16,000 ל- 24,000 תלמידים, ואתה מותח את מערך הוואוצ'רים שלך לקצה, ומרחיב אותו. זה לא מישהו על חשבון מישהו, שאני חוזר ואומר, ואני אומר את זה, אסור לפגוע במערך האולפנים הבסיסי וחייבים לסיים את הסכם השכר עם מורות ומורי האולפנים.

זה יכולת הליבה של מדינת ישראל מבחינת לימודי עברית. זה יכולת ליבה שאסור להפסיד אותה, והתפטרות של 20% מכוח ההוראה, המשמעות היא סגירה. כי זה לא ייגמר ב-20% שמתפטרים, זה משרד החינוך כבר לא יחזיק את המערכת הזאת. ינתבו את זה לכל מיני מקומות. עכשיו, יכול להיות שמישהו חושב שמעבר הכל למערך אולפנים פרטי הוא בהכרח נכון, עדיין צריכה להיות פה יכולת ליבה חינוכית שצריכה להיות מדינת ישראל, כולל היכולת לעקוב אחר התכנים, ואז זה מייצר באלנס מול השוק הפרטי שגם גורם לשוק הציבורי להשתפר יותר. אני רוצה לסכם את הדיון. להודות לשר העלייה והקליטה ולמנכ"ל שלו שהגיע לכאן, על העובדה שהם לקחו את הנושא הזה ולפחות בתחושה שאני מרגיש, אוחזים עכשיו את השור בקרניו. אבל, אנחנו חסרי סבלנות. אני אומר את הרמת, חסרי סבלנות. ההסכם הזה חייב להיגמר לפני פסח, זה לא משהו שאפשר לגרור אותו לאחרי החגים. ולכן, אני דורש גם ממשרד וגם ממשרד החינוך, וגם ממשרד הקליטה, לשבת ולגמור את האירוע הזה, יחד עם הסתדרות המורים. עלה הנציג של הסתדרות המורים. הם הולכים להכריז סכסוך עבודה. אגב, אני חושב שההסתדרות נהגה פה במתינות יתר, ובמידתיות יתר, ובסבלנות יתר כלפי האירוע הזה. ואני לא רואה שום בעיה בכל צעד שהיא תחליט לבחור מבחינת הצעדים הארגוניים שהם ינקטו, כי הם באמת נתנו לכם את כל האשראי שאפשר היה לתת, מעל ומעבר. ולכן, תגמרו את האירוע הזה, זה אירוע של שעות כדי לגמור אותו. מי שנושא באחריות כרגע לאירוע הזה, זה משרד האוצר. והאמירות של משרד האוצר, של לפתוח את הסכם השכר שנעשה מול המורים, לא מקובלות. לא עומדות בשום סטנדרט. לא בסטנדרט של ההסכם שנעשה, לא במה שנאמר כשנעשה הסכם השכר הזה, שמורי האולפנים הוחרגו ממנו מראש, כי היה ברור שהם לא יכולים להיכנס לתוך ההסכם הזה, כי לא היה מספיק תקציב לטובת האירוע הזה,

פה צריכה ממשלה מכהנת כדי שאפשר יהיה לתת את התוספת הנדרשת. יש היום ממשלה מכהנת. צריך לגמור את התוספת הזאת ולסגור את האירוע הזה לחלוטין. מה שאתם אמרתם פה,

זה פליק פלאק לאחור, לעומת מה שנאמר ומה שהוחרג כשנחתם הסכם השכר עם הסתדרות המורים, והמשמעות היא קריסת המערך. קריסת מערך. ודווקא בתקופה הכי קריטית. אני לא אחזור על מה שאמרתי בהקשר של מערכות היחסים, אולפנים פרטיים אולפנים ציבוריים. הכל חייב להתרחב עכשיו, הכל. יש אירוע.

באירועים כאלה לפעמים משלמים מחירים קצת יותר יקרים. אתה נמצא באירוע חירום, אג"ת יודע באיזה מחירים הוא רכש מסיכות בתקופת הקורונה, והוא היה מוכן לשלם כל מחיר. מדינת ישראל שילמה כל מחיר על מסיכות ועל ציוד רפואי שלא היה לה. שנכון שאם היא היתה שומרת אותו בשגרה היו חוסכים הרבה מאוד כסף. זרקו שם כסף בהיקפים חסרי תקדים. אנחנו נמצאים במצב כזה, אנחנו נמצאים ממש במשבר, אנחנו נמצאים עם גל העלייה הכי גדול שידענו ב-20 שנים האחרונות, אני לא יודע אם יהיה עוד פעם גל עלייה כזה למדינת ישראל,

אז במקום לחבק אותו, ולקלוט אותו ולתת את כל הכלים כדי שכמה שיותר מהם יישארו כאן,

יקלטו בשוק התעסוקה, דוחפים את האנשים האלה החוצה, ואני אומר למשרד העלייה והקליטה, תכנית חירום לגבי הוואוצ'רים, לא יכולה לקחת חודשים, זה לא אירוע. על אותו משקל, נכון שבשגרה לומדים, עושים, בודקים עוד הפעם. יכול להיות שתעשו טעויות על הנתיב, זה לגיטימי לעשות גם טעויות במצבי חירום. זה לגיטימי. אתה נמצא עכשיו בשדה קרב, אתה לא מתחיל ללכת לעשות עכשיו, רצים קדימה. תרוצו קדימה, תפתחו כמה שיותר. תנסו, תעשו. חלק ילכו לאולפן כזה, חלק ילכו לאולפן כזה. בסוף השוק ידע לנהל את עצמו והעולים יבינו, הם גם מדברים בינם לבין עצמם. הם יבינו איפה טוב ללמוד עברית ואיפה פחות טוב ללמוד עברית. ובאולפן שטוב בו ללמוד עברית, יותר עולים ירצו ללכת ללמוד שם. זה ברור לחלוטין. ואיפה שלא טוב, לא ירצו ללכת ללמוד. אף עולה לא רוצה ללכת ללמוד באיזה מחסן, לשבת שם שעות, ובסוף הוא גם לא יודע עברית. הוא ירצה ללכת למקום שהוא יודע שהוא מגיע ללמוד עברית כמו שצריך, הוא יודע שהוא יוצא משם עם כלי שהוא יכול לעבוד איתו ולהיקלט בחברה, זאת המטרה של מי שמגיע לאולפן.

אני מצפה גם בנושא הוואוצ'רים לבשורה מיד אחרי הפסח.

יכול להיות שתעשו פיין טיוניג כזה, פיין טיונג אחר. אתם יודעים שיש מערך. אגב, במיוחד כשיש מערכים שעובדים. יש גם מוסדות עלומים שבסוף הם גוף סמי ממשלתי. הם לא גוף פרטי לגמרי והם לא גוף ממשלתי, והם גוף שאתם עובדים איתו ומוכן לשים כסף לטובת העניין הזה. צאו לדרך. כל יום שעובר לא חוזר, ואנחנו מפסידים. אני סיכמתי את הדיון, אבל נכנס עכשיו ח"כ אילוז אז בבקשה. אני אגיד רק אחד, דווקא משפט שאני חושב שאתה תשמח שאני אגיד. לא שמעתי את כל מה שאמרת, אז אני לא יכול לחתום על כל מילה. פעם אחת תחתום על בלנקו, לא קרה כלום. אבל אני כן יכול לומר שאני חותם על כל מה שאמרת מאז שנכנסתי, ושאין בנושא הזה לא קואליציה ולא אופוזיציה, זה נושא ציוני מהמדרגה הראשונה. אני חושב שיש פה תופעה שהיא מוכרת אגב בעולם, שכשהרבה אנשים אחראים לאותו הדבר, אז אף אחד לא אחראי. הפתרון הוא מאוד פשוט,

אני קורא למשרד הקליטה להוביל את הפתרון הזה, כי אתם סוג של המרכזים של נושא הקליטה. הפתרון מאוד פשוט, תשבו באותו החדר, ואל תצאו עד שאתם מגיעים פתרון, עד שאתם מגיעים לאיזה שהיא פשרה. מי אחראי על התקציב הזה, וזה נכון כמו שאמרת גם למורים במשרד החינוך, גם לנושא של הוואוצ'רים. אני מחזק אותך על העבודה שעשית גם בנושא הזה בחודשים האחרונים,

אין קואליציה ואופוזיציה בנושא הזה, אנחנו כולם מאוחדים כדי למצוא פתרון בנושא הזה. תודה. אדוני היו"ר, ערב חג פסח אתה מוזמן לחגוג אתנו באחד האולפנים. יש סיכוי שאני בעוד שעה אהיה באיזה שהוא אולפן. זה מה שרציתי לוודא, כי אנחנו רוצים בהחלט לארח אתכם. זה תלוי פה בלו"ז של הכנסת. אולפן עציון מזמין אותך בשמחה לסוג של טקס ליל הסדר,

תודה. וכמשפט סיכום, אנחנו נפגש שוב מיד בפתיחת כנס הקיץ לישיבת מעקב מס' 7 על האולפנים, ואני מקווה ומאחל שהיא תהיה הישיבה האחרונה, שנוכל לחגוג את הסכם השכר ואת הרחבת מערך הוואוצ'רים גם יחד. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 09:55.